טוב, אני רוצה לחדש את הדיונים של הוועדה.

חוק הביטוח הלאומי, סעיפים 20-19, הבטחת

לא, לפני, כי זה לא קשור למה שאתה מדבר.

כללי לגבי התקציב, ההסתייגויות לתקציב.

כן. אי אפשר למזג הצעה שלא, למיטב ידיעתי. אחרת, יש הרבה הצעות חוק שצריך לנסות לדחוף לכאן. נכון.

לא יהיה זכאי לגמלה לפי חוק. הסכום האמור יעודכן באופן ובמועד שייקבע השר. כרגע הסכום שקבוע בתקנות, 41,373. זה לכאלו שהגיעו לגיל פרישה רק.

כל הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה, ברגע שיש להם רכב ששוויו עולה על 41,373, הם לא זכאים לחלוטין

אם תפרוס את הניכוי ותנכה אחוזים יותר נמוכים על כל שקל,

את זה שאתה אומר שרכב ששווה עד 60,000,

זה הסיכום שהגענו אליו.

במקום 3% תנכה 2%. זה בדיוק ה-50,000 האלה. קרעי, זה שזה עובר עכשיו, זה יעזור לך אחרי. כרגע החוק הוא על זה.

אני ממשיכה

זה אומר בעצם הקדמה של התיקון מ-1 בינואר 2022 למועד מוקדם יותר.

הנימוק פשוט. אם כבר עושים מעשה טוב, בואו נחיל אותו גם בשנה הנוכחית. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות נפלה ותעלה למליאה.

הכנסת

אם תוכל בקשה לנמק את ההסתייגויות האלה כולן כמקשה אחת. אוקיי. יש לך גם כאן בסוף הסתייגויות לגבי סעיף 20, מה שהצבעת כבר. שם ביקשו להקדים את זה ליום קבלת החוק. פה מבקשים בסעיף 20 להקדים ל-1 בנובמבר, ופה 1 בדצמבר. אז אלה שתי הסתייגויות תחולה. אמרנו, אם כבר רוצים לעשות משהו טוב, אנחנו

אבל אתם מתנגדים, יש לכם שבלונה כזאת שאיתה אתם הולכים, לא מסתכלים ימינה ושמאלה ומסתכלים רק שמאלה. כל ההסתייגויות כאן זה בעצם ניסיון להגדיל את המענק. הייתה את ועדת שישינסקי שאמרה שזה שאנחנו נעלה קצת את הקצבה ונגיע לאיזשהו קו העוני כמו שהציגו כאן אז האוצר, אנחנו נעבור את קו העוני, אז זה הרי עבודה בעיניים

מעצם קו העוני עולה ככל שאתה מעלה את הקצבאות ואז אתה משאיר עדיין אוכלוסיות מתחת לקו העוני, לכן המטרה היא בעצם לתת כמה שיותר עד כדי הגעה לשכר המינימום, שקצבה של אזרח ותיק, קצבאות כאלו של אנשים שלא הצליחו לחסוך, יוכלו לקבל בסופו של דבר השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה שתביא אותם לשכר המינימום שיאפשר להם לחיות בכבוד. אנחנו יודעים שיש קושי רב לעשות את זה עם הסכומים גם אחרי ההעלאה שאנחנו מעלים כאן, ולכן יש ניסיון כאן בכל התוספות שיש לנו כאן, להעלות את האחוז קצת יותר גבוה. כל הסתייגויות שתקבלו כאן, במקום 42.55 ל-45, אז זה עוד תוספת קטנה. במקום 67 ל-75, עוד תוספת. אני ממליץ בחום לקבל לפחות את אחת ההסתייגויות, לעשות עוד קווץ' לטובת אזרחי ישראל שזקוקים לנו באמת. רק תזכיר לי מתי היו מסקנות ועדת שישינסקי? שנדע כמה זמן לקח להם להטמיע את ועדת

חבל על הזמן, נירה. מה שרציתי לומר,

בעידן הנתונים, גם אם לא זכרתי את החודש, נורא קצר,

כמה זמן לקח להם להפנים את ועדת שישינסקי. מזל שבאנו. קודם כל עשו הרבה ותמיד צריך לעשות יותר,

אם כבר אתם באים - - - שישינסקי 1, שישינסקי 2. אגב שישינסקי, איך הפנמתם את קרן העושר. שמרית, אני רוצה שנתחיל להצביע בבקשה. במקום 42.14 יבוא 50. מי בעד?

הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 42.14 יבוא 53. מי בעד?

הצבעה לא התקבל לא התקבל. כל אחוז אנחנו מצביעים בנפרד? אין פה הרבה.

אני ביקשתי להצביע מקשה אחת.

תשאיר שניים ותוריד.

לא יהיה לו במליאה. זה גם לא אני לבד. יש כאן קבוצה שהגישה. כן, קדימה, חבל על הזמן. במקום 66.58 יבוא 70. מי בעד?

מי נגד?

אבל אני ביקשתי להצביע מקשה אחת. במקום 66.58 יבוא 75. מי בעד?

מי נגד?

במקום 77.39 יבוא 80%. מי בעד? אני בעד שהיושב-ראש יקבל החלטה גם אם זה - - - מי נגד? הצבעה לא אושר שמרית, אפשר להצביע ראשונה-אחרונה כמקשה אחת. אם זה לא עובר, אז נצביע אחת-אחת. אנחנו בדרך כלל עושים הסדרים מיוחדים כשיש לי כמות מאוד גדולה של הסתייגויות. אין לי כמות מאוד גדולה. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אין שום בעיה כשאני מבקש להצביע מקשה אחת. אם המסתייג מבקש, אפשר להצביע ראשונה-אחרונה. במידה ויש בעיה אז אנחנו - - - בואו נצביע - - - כדי ששמרית תהיה רגועה, נצביע כפי שהיא רוצה.

במקום 77.39 יבוא 83. מי בעד? מי נגד?

במקום 88.19 יבוא 95. מי בעד? מי נגד?

במקום 88.19 יבוא 97. מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר במקום 71.92 יבוא 75. מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל.

הצבעה לא אושר לא התקבל. בטור הראשון יימחקו המילים "פחות הסכום הבסיסי לילד". מי בעד? מי נגד?

במקום 42.55 יבוא 45%. מי בעד? מי נגד?

במקום 42.55 יבוא 50%. מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 67.24 יבוא 70. מי בעד?

הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 67.24 יבוא 75. מי בעד?

הצבעה לא

במקום 78.04 יבוא 80%. מי בעד?

מי נגד?

במקום 78.04 יבוא 85%. מי בעד? מי נגד?

במקום 88.87 יבוא 90%. מי בעד? מי נגד?

במקום 88.7 יבוא 95. מי בעד?

במקום 72.59 יבוא 75. מי בעד? מי נגד?

במקום 72.59 יבוא 78. מי בעד? מי נגד?

במקום 83.39 יבוא 85. מי בעד?

במקום 83.39 יבוא 88. מי בעד? מי נגד?

במקום 72.59 יבוא 75. מי בעד?

מי נגד?

במקום 72 - - - יבוא 78. מי בעד? בעד.

במקום 83.39 יבוא 86. מי בעד?

מי נגד?

במקום 83.39 יבוא 90. מי בעד?

מי נגד?

במקום 42.96 יבוא 45. מי בעד?

מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 42.96 יבוא 50. מי בעד?

מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 42.96 יבוא 55. מי בעד?

מי בעד? הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 67.89 יבוא 72. מי בעד?

במקום 67.89 יבוא 75. מי בעד?

מי נגד?

במקום 78.70 יבוא 85. מי בעד? בעד.

במקום 78.79 יבוא 90. מי בעד?

מי נגד?

במקום 89.5 יבוא 95. מי בעד? מי נגד?

במקום 89.5 יבוא 98. מי בעד?

במקום 73.24 יבוא 80. מי בעד?

מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 73.24 יבוא 85. מי בעד?

מי נגד?

במקום 84.04 יבוא 90. מי בעד?

במקום 84.04 יבוא 95. מי בעד? בעד. מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. במקום 1 בינואר 2022 יבוא 1 בנובמבר 2021. מי בעד? בעד.

במקום 1 בינואר 2022 יבוא 1 בדצמבר 2021. מי בעד?

מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל.

אם משרד האוצר רוצה לטעון הסתייגויות תקציביות, אז שישלח לוועדה איזשהו

בגדול, הן כמעט כולן היו תקציביות. העלות של כל אחת מהן היא מעל הסכום שקבוע בחוק היסוד?

קיבלנו אותן עכשיו. גם אני מצטרף להסתייגויות. סיעת הליכוד גם. כל סיעת הליכוד?

ההסתייגות הראשונה בעצם מדברת על שלילת הזכאות רק לגבי רכב של מעל 60,000, אבל הוא מתכוון לכולם, לכל זכאי הבטחת הכנסה. אתה רוצה לנמק? בקשה. זה מה שהזכרתי קודם לגבי זה שאם אנחנו מחליטים שמכיוון שמחירי הרכבים יותר יקרים, ובעצם רכב שעד 60,000 לא מעיד על רמת עושר שתשלול קצבה מאזרח ותיק, אנחנו חושבים שגם כאלו שהם לא אזרחים ותיקים וכן שוללים מהם חלקיות של קצבה החל מ-11,000 או 17,000 או לא משנה מה, במדרגות מסוימות עד 41,000 כיום, אנחנו חושבים שצריך גם כאן להעלות את התקרה המקסימלית שממנה שוללים את כל הקצבה ל-60,000, אחרת בעיניי יש גם פגיעה בשוויון. אתה מחליט ש-60,000 זה תקרה שמעליה לא שוללים לאזרח ותיק. למה אתה לא קובע את זה שגם לאזרחים אחרים שהם לא ותיקים, רק מעל התקרה הזו אתה מונע שלילה מוחלטת של הקצבה? יש כאן פגיעה אמיתית בשוויון בעיניי, וכל זה מתוך עצלות לשנות את הנוסחה עכשיו,

לא רוצים להיכנס לשנות. לשנות נוסחה פשוטה של הדיפרנציאליות של שלילת הקצבה, שתתחיל מהסכום שקבענו כאן אבל עד 60,000. מה הבעיה? זה נוסחה פשוטה, משוואה בנעלם אחד. מה האחוז שיגרום ל-60,000 לשלילת קצבה? אנחנו פה יותר ויותר נכנסים לשיעורי חשבון. אבל זה באמת ככה. אני טוען לפגיעה בשוויון. היועצת המשפטית, אני רוצה לשמוע את חוות דעתה. פגיעה בשוויון של זכאים לגמלאי הבטחת הכנסה?

זה שאלה שגם אנחנו שאלנו כאשר הוצג לנו התיקון. שאלנו באמת מה ההצדקה להחריג דווקא את המבוגרים מהצעירים. חבר הכנסת קושניר השיב לי על זה.

מקודם אמר. השאלה אם זה מניח את דעתך מבחינה משפטית? אני לא טוען לזה שלתת את כל הקצבה. הטענה של מה שאמר היושב-ראש מוצדק לגמרי. אנחנו לא רוצים לעודד יציאה משוק העבודה או לעבוד פחות, אבל אם אנחנו מרווחים את השלילה, במקום שיהיה בין 10,000 או בין 17 ל-40, שזה יהיה עד 60 במדרגות יותר נמוכות של שלילה,

אתה עדיין נשאר עם המטרה שלך ולכן אתה יכול לשלב, לא לפגוע בשוויון ומצד שני לעמוד במטרות - - - אגב, אם הוא יחזיק רכב של 100,000 שקל, הוא ייצא לעבוד בשביל להחזיר אותו, אז בכלל אתה תוציא עוד אנשים לשוק העבודה. מה מבקשים כאן? לא משהו - - - שלמה, אנחנו באמת עבדנו מאוד קשה על החוק הזה, ותאמין לי, עברנו את כל האפשרויות ובדקנו את כל האפשרויות. לא חשבתם על האפשרות שלי.

חשבנו על הרבה אפשרויות. בסופו של דבר כל שינוי בקריטריון לרכב בהבטחת הכנסה לאלה שעוד לא פרשו משוק התעסוקה, לגיל פרישה, מייצר תמריץ שלילי לחזור לשוק התעסוקה. אבל אני לא אומר, אל תשלול מהם. תייצר שוויון בתקרה. היושב-ראש, אתה יודע שרכב של 40,000 זה כבר רכבים יותר ישנים. עולה להם לפעמים להחזיק אותו יותר מאשר רכב של 60,000. לאו דווקא. אנחנו באמת עבדנו מאוד קשה בשביל השינוי הזה. כל שינוי אחר פוגע בתמריץ לחזור לשוק העבודה. אל תשנה. אנחנו רוצים להכליל את הכול. כן, אבל ברגע שאתה מעלה ל-60, אתה מעלה את התקרה. ברגע אתה מעלה את התקרה, אז אתה פוגע בתמריץ לחזור לשוק העבודה. חברים, תאמינו לי שעברנו על זה שעות של דיונים.

הדעה של הביטוח הלאומי הייתי שמח לשמוע. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה כי חשוב לי מה שהם אומרים. יש כאן סקטור שנפגע ורוצים לטפל בו. גם בהגדרת החוק וגם בממ"מ כשהם דיברו על זה בסקירה שהם הוציאו לנו, הם דיברו על אזרח ותיק. הם דיברו על אנשים שיש בעיה לתת להם מעבר להכנסה. אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בפלח של החוליה החלשה, במקום שבאמת ההשפעה הזאת יכולה - - - אבל נירה, אנחנו לא מתנגדים לזה. את רואה שהדברים שלנו ענייניים. לא שמנו לכם 10,000 הסתייגויות על כלום. באמת דברים ענייניים, ואני חושב שיש פה עוד פלח שאם כבר את מתקנת משהו, יש פה אי שוויון. את מבינה את חוסר ההגיון שיש בקו הזה של ההצעה? מצד אחד אתה אומר, רכב עד 60,000 לא שולל. אני מבינה את זה שאתה אומר שאם יש כלל, הוא צריך להיות על הכלל. מצד שני אני רוצה שתבין שאני מדברת על אוכלוסייה וקבוצה מסוימת שהמטרה, המהות כאן זה לתת מענה לקבוצה, ולכן אתה מסדר את זה. זה לא עכשיו איזה משהו רוחבי כללי. לא, אבל מסדרים כאן גם את השאר. אוקיי, אז אחרי זה.

כאן מסדרים. העלו מ-9,000 ל-10,000 את תקרת המינימום, את הבסיס. אני הבעתי את עמדתי פשוט. אני חושבת שאתה צריך להבין גם את הקטע הזה. אגב,

לשאלתך, ועדת שישינסקי שדיברתי עליה, הגישה את המלצותיה בנובמבר 2017, שנה לפני פיזור הכנסת ה-20. מאז נעשה תהליך בנושא הזה ולא הספיקו. אני בעצמי הגשתי הצעות חוק להעלות את קצבת הזקנה, כבר ארבע כנסות. טוב חברים, אני רוצה שנתקדם. אני מעלה להצבעה את ההסתייגות.

מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות נפלה, עולה למליאה.

אני ביקשתי אז לקבל חוות דעת של היועצת המשפטית לכנסת, האם להכניס לפרוטוקול את ההצבעה בעד שלנו. בסדר, שלמה, זה לא עכשיו.

כי לא עכשיו. תן לי להעביר את החוק הזה. הוא כל כך חשוב לקשישים.

אני יודע שזה חשוב ולכן ביקשתי גם הצבעה כמקשה אחת. זה בעיה שלך שאתה כיושב-ראש לא נוטל סמכות - - - תקשיב, אני לא בא אליך בטענות על ההסתייגויות, אבל אני מבקש, נושאים שלא קשורים לחוק,

בקשה. הגשתי רק רוויזיה כי אני רוצה שבינתיים יחשבו על זה.

רוויזיה על ההסתייגות הזאת. אז אתה הוצאת לטמיר הודעה? נסיים את כולם ואז נוציא. הם רגילים, אנחנו מתורגלים. בבקשה. הוספת סעיף 14ג. בחוק הבטחת הכנסה, אחרי סעיף 14ב יבוא מענק קירור. 14. הזכאי לגמלה בעד אחד מהחודשים יולי או אוגוסט של שנה קלנדרית (לעניין סעיף זה-חודש הזכאות), יהיה זכאי למענק קירור בשיעור של 6.4% מהסכום הבסיסי, אם בחודש הזכאות או במועד מוקדם יותר הוא הגיע לגיל פרישה. אתה מכיר את זה?

את המענק קירור? בטח שאני מכיר. העברנו את זה בכנסת הקודמת.

יש מענק חימום.

בקשה, אז תכניס את זה. זה לא אותו דבר. יש לי את הפרוטוקול של פעם שעברה, שאמרו לך - - - תקשיב רגע ללבנה. מה הבעיה להכניס את זה? לבנה. מחר ייכנסו כל המענקים. זה 563 שקל. זה פעם בשנה. אין הבדל בין אזורים חמים לאזורים קרים.

אותו מענק, אותו סכום לכולם. וזה כתוב בחוק?

אבל זה מיועד לחימום.

זה מענק שמיועד לחימום. התיקון נכנס בחוק. פעם, אכן זה היה מוגדר כמענק חימום על פי צו, רק באזורים קרים, אלא שלפני כמה שנים זה תוקן וזה לכל זכאי הבטחת הכנסה, כבר בלי אבחנה של אזורים. אז בחוק זה מתוקן עכשיו לכל האזורים? רגע, אבל לא שיניתם את גובה המענק מאז שהוא היה מוגדר לחימום. פשוט נתתם את זה לכולם. כשאנחנו מדברים גם על צורך בקירור בחודשי הקיץ, את זה לא הכנסתם. זה ששיניתם ומחקתם את המילה חימום אבל לא הכפלתם את המענק, לא עשיתם כלום. לא הכפלנו את המענק. היושב-ראש, על זה אנחנו מדברים. אתה גם פעם שאלת אותם, יש מענק חימום ויש מענק - - - . מה שהם עשו, הורידו את זה. כן, זה אותו מענק. הם עשו עכשיו מענק מעונן חלקית.

אמרנו להוסיף. אז אתם מורידים את ההסתייגות? לא, אנחנו רוצים גם מענק קירור וגם חימום.

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה לא

רוויזיה.

תחולה חוק זה יחול גם על מי שהתקיימו בו תנאי הזכאות למענק קירור לפי סעיף 14גלחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, וחודשי הזכאות כהגדרתם בסעיף 14ג לחוק העיקרי בשנה שקדמה לתחילתו של חוק זה. במקום מענק קירור תעשי את זה לפי מה שהם אומרים. התקציב הוא על 2021 2022, אז שיהיה גם על 2021. זה הולך עם מענק קירור. אוקיי. מי בעד?

מי נגד?

מציעים בעצם את כל טור א' להחליף מחדש. זה הסתייגות אחת. אוקיי,

אתם רוצים שכל המספרים האלה יהיו הסתייגות אחת?

זה לפנים משורת הדין, אלכס. זה היה צריך להיות הסתייגות-הסתייגות. אין לי בעיה, אני זורם. אז אנחנו ננסח את זה כהסתייגות אחת. מי בעד?

מי נגד?

רוויזיה. אוקיי, אז עכשיו יש לנו עוד הסתייגות אחרונה. במקום המילים "ביום כ"ח בטבת התשפ"א, 1 בינואר 2021" הצבעת עליה כבר. לא, זה אחת אחרת לדעתי. הצעתם נובמבר ודצמבר. הייתה עוד אחת שהצבעת בהתחלה. זה היה "ביום קבלתו של החוק בכנסת". לא משנה, בואו נצביע.

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו נחזור להצביע על הרוויזיות ב-18:45. יש לנו סעיפים שאין עליהם רוויזיה, שאפשר להצביע? הכול זה סעיף אחד. זה 19. גם בזה יש לי הסתייגויות. יש גם לפני זה, לא? יש לי 19 ויש לי 20. ויש לנו עכשיו את החדש על ותיקי מלחמת העולם השנייה.

נצביע על הכול ביחד. שלמה ביקש שאני אמשוך את הרוויזיות, אז אנחנו מושכים את הרוויזיות.

כל הרוויזיות נמשכו? חברים, כל הרוויזיות נמשכו?

אז בעצם אנחנו יכולים להצביע על כל נוסח החוק כמו שהקראנו אותו, כולל ההסתייגות שהתקבלה. לא, לפי סעיפים.

סעיף 19. מי בעד סעיף 19 בחוק? בעד. אנחנו לא יכולים להצביע. מי נגד? הצבעה אושר פה אחד. סעיף 20. מי בעד סעיף 20?

הצבעה אושר אושר.

אני אנסח את הסעיף החדש שהוספתי כ-20א רבתי.

ותיקי מלחמת העולם השנייה.

מי נגד? הצבעה אושר אני באמת רוצה להגיד לכם תודה, לכל מי שהשתתף בדיון הזה ובדיונים הקדומים. זה חוק שאי אפשר להפריז בחשיבותו.

אי אפשר להמעיט. אל תהיה כמו עורכי הדין. עורכי הדין לא יודעים עברית. תמיד הם משתמשים במשפט הזה. אז איך להגיד נכון? אי אפשר להמעיט בחשיבותו. אי אפשר להמעיט בחשיבותו. אנחנו נצא להפסקה ונחזור ב-18:30 לדון בסעיף הבא.

על החוק הזה אני מטיל רוויזיה. הישיבה ננעלה בשעה 18:13.